שלום ליועצת המשפטית ארבל, שלום לנועה, מנהלת הוועדה, לרשמים, לדובר. שלום לכל חברי הכנסת, חלקם חברים,

אני שמח על הנוכחות הגדולה. הפוליטיקה, כמו שכולכם פה יודעים, היא כמו גלגל: פעם אחת אתה למעלה ופעם אחת אתה למטה. ותזכור את זה, יואב. בשנה האחרונה היינו למטה. ובעוד שנה, בעזרת השם, תהיה שוב. תצטט את אריאל שרון. אפשר רגע שקט? תודה, אני מודה לכם. אני באמת לא יהיה ארוך.

אני דווקא מכבדת את מה שהוא אומר,

אני לא אאריך. אבל אתן מפריעות. תחכו עוד דקה ונתחיל את הדיון. יש פה אופוזיציה דורסנית ממש. חברים, אני אחזור על דבריי, ואני מקווה שתיתנו לי דקה שקט להשלים אותם. הפוליטיקה היא כמו גלגל, פעם אחת אתה למעלה ופעם אחת אתה למטה. בשנה וחצי האחרונות היינו למטה. ועכשיו אתם מורידים את כל המדינה למטה. כולנו זוכרים היטב כיצד התנהגתם אלינו בשנה וחצי האחרונות. רק לאחרונה, שבוע לפני הבחירות, השתמש יו"ר הכנסת לראשונה באופן תקדימי בסמכות שלו לדרוס את ועדת ההסכמות של הכנסת. כי שיתקתם את המדינה, יואב. במשך שלושה חודשים שיתקתם את ועדת הכספים. שלושה חודשים לא נתתם לממשלה לעבוד. אני רואה שקשה לכם עם האמת. לא, קל לי מאוד, שלשה חודשים שיתקתם את הממשלה. שלושה חודשים לא אישרתם שום - - - אני קורא לך לסדר פעם ראשונה.

להמשיך, אין לי עם זה בעיה.

אתה מפריע, אתה פעם ראשונה. אפילו לא התחלתי לדבר. בסדר גמור.

באותו שבוע בחר ראש הממשלה היוצא לפיד להעביר הסכם מדיני מעורר מחלוקת ללא הצבעה במליאת הכנסת, וטען שהאופוזיציה מופקרת. כי רצית - - - כי הייתם אופוזיציה מופקרת. יש על זה פסקה של בג"ץ, לא? עדיין, עוד לא השמדתם את בג"ץ.

חבר הכנסת קריב, תודה. אין בעיה, הם מבטלים את בג"ץ. יש פתרון לכל דבר.

מסר את חברון בלי הצבעה בכנסת. יואב, אם זה היה הפוך, חלקנו כבר היינו בחוץ, אז כדאי שתתקדם פה עם - - - יואב, קריאה ראשונה, שנייה, שלישית - - - מה הקשר של מה שאתה אומר לוועדה המסדרת? אופיר, אני אומר: יו"ר הקואליציה תפור עליך. גם עכשיו אתה מנסה לסתום פיות, יבגני? גם עכשיו?

או להתחיל להוציא, או דקה להשתיק אתכם כדי לסיים את דבריי. ואני רוצה לסיים את דבריי, אז תבחרו. יקרה אחד מהשניים. מאז הגלגל הסתובב. הגיע יום הבוחר, העם אמר את דברו בצורה הברורה ביותר. אנחנו פה בשביל למשול, את זה בדיוק נעשה. איך אומרים החבר'ה? האשטאג התחלנו. התחלתם בחזירות נובורישית, לא סתם.

פסקת ההתגברות. השנייה רוצה לחוקק את חוק הג'ובים. השלישי רוצה להרוס. עוד לא ישבתם על הכיסא, פירקתם את המדינה לגורמים. מיכל, את בקריאה ראשונה. מישהו רצה הצעה לסדר. איפה בועז? בינתיים אף אחד לא מדבר. אני גם רוצה הצעה לסדר.

עכשיו סגרתי את ההצעות לסדר, נחכה לבועז, וכשהוא יגיע הוא ידבר.

ואני אומר בצורה מאוד ברורה עכשיו לגבי ההצעה לדיון. ראיתם את המסמך. אני אחלק.

ראיתי גם שהוא הופץ, בנוגע לחלוקת ועדות זמניות וסגנים. זה הנושא לדיון. ואני רוצה לומר בצורה הכי ברורה כדי שכולם ידעו במה מדובר: עשינו פה חלוקה הגונה וצודקת לפי יחסי הכוחות בכנסת. חלוקה טובה מדי. - - - אם אתם לא רוצים לשמוע, אני אקרא לכם לסדר. רון, תמתין לסוף דבריי. ממתי אתה מתערב בחלוקת התפקידים באופוזיציה?

אני אסביר לך. אני אומר בצורה הכי ברורה: כל שינוי שהאופוזיציה רוצה לעשות בהצעה הזו, שיגיע בהסכמה יתבצע. לא הולך לכפות עליכם דבר. מאוד ברור. מצד שני, אני אומר את זה שוב, שלא יהיו אי הבנות: זו ההצעה ועליה נדון, ואם תרצו להחליף יוחלף. אבל אני לא הולך לשנות, ואני רוצה להסביר את ההיגיון שלה. לא הסברת מי זה עשינו.

חבר הכנסת ווליד טאהא, אתה בקריאה ראשונה. אמרתי לך לא להפריע.

אני אסיים את דבריי. מה זה סתימת הפיות הזאת? קריאה ראשונה, קריאה ראשונה. הבן-אדם רוצה לדבר, תן לו לדבר. מיכל שיר, את בקריאה שנייה. אוה, איזה זיכרון קצר, מיכל שיר, איזה זיכרון קצר.

איזה זיכרון קצר יש לכם? מה זה קריאה ראשונה? אופיר, אתה בקריאה ראשונה.

לא צריך עזרה מאף אחד. מיכל, את בקריאה שנייה, ועוד פעם אני מוציא אותך. עכשיו אני אומר בצורה ברורה: היה לנו עשר-תשע בוועדה המסדרת, שהגענו אליו בהסכמה של כל הכנסת.

וגם פה היה אפשר להגיד: למה הסכמנו? אבל אני שם את זה בצד, המשכנו באותה גישה.

תשע-שמונה זה אומר שכל אחת מהקואליציה ומהאופוזיציה היה צריך לוותר על

והגענו לתשע.

מה לעשות שאתם הכי קטנים? בסדר